טוב, שלום לכולם, אנחנו חוזרים לדיון. אני שמחה לראות כאן את כולכם. אנחנו פותחים את הישיבה.

אז אני אשמח לתגובות של מי שרוצה להגיב בנושא הזה ואחר כך נוכל להמשיך. כן, אז פתוח להתייחסויות, מודל פנימיות. אני ביקשתי לפני הדיון הצעה לסדר. אנחנו פשוט באמצע דיון מאוד מאוד

מכיר את הדיון הזה. אנחנו

תסגרו את מה שגרעוני.

כי מכבי יש להם הסדר מיוחד באשדוד. שם זה

הבנתי, זה חוסר אחריות. אני לא הסכמתי,

הייתי יחד איתם כחבר קואליציה. רק אל תבוא ותחנך אותנו מה לעשות ומה לא לעשות. עד שישראל כץ בעל כורחו חתם להם על 960 מיליון שקלים.

בסדר, בסדר. ואחרי זה ליברמן לא רצה לקיים את זה.

רק נכנסת והתחלת לצרוח. אני מדבר איתך על מערכת,

אתה פשוט עושה פוליטיקה על הגב של אנשים.

כבר פעם שנייה.

זה פעם שנייה שאתה עושה את אותה דרך. לא, כי את מדברת על דיון

סוגיה ראשונה היא נוגעת לתקרות. חוק הקאפ בגרסתו הנוכחית פעם ראשונה יוצר הפרדה בין תקרת פנימיות לתקרות של אחר ודרג'י. אנחנו לא מבינים מה ההיגיון מאחורי

אם אפשר לחשוב על איזה מודל של אחריות משותפת במקרים האלה. צריך שהם יהיו מאוד מאוד מובחנים וחד משמעיים. שזה לא יהיה איזה פתח שיהרוס את כל הסעיף הזה. אבל זה כן משהו שאפשר לנהל עליו שיח ולשקול

משום שאני כמעט לא זוכר אירועים שבמכבי היה בעיות בפינוי של חולים.

להיפך,

אבל בתוך הנוהל כתוב שאם גם בית החולים וגם הקופה חושבים שזה לא

נשכנע אותם ונמצא להם את המקום המתאים.

פרופ' קרייס משיבא, מנהל המרכז. אה, הוא יצא מהזום? איפה הוא?

הראל שרעבי, כן.

הראל שרעבי, לאומית שירותי בריאות.

הבן אדם ישלם 2,500 שקלים ליום?

לפני שאנחנו ממשיכים, אם אין חידוש אז עמדת קופות החולים ועמדת בתי החולים די מובנת. אם יש למישהו חידוש, קרי רעיון יצירתי אחר, משהו שהוא רוצה להגיד שלא אמרנו עד כה - אז בשמחה. אם לא, בואו נתקדם הלאה ונמשיך. לגבי מודל הפנימיות, חוץ מאותם חולים מעוכבים,

לשלם מחיר מלא לפנימיות פלוס קנסות בחוץ. חובתכם לוודא שהמחיר שאתם משלמים יאפשר לספקים לפתוח עוד מיטות. ואם צריך, גם להעלות את המחיר לפעמים. ואנחנו העלינו הרבה מאוד

זאת אומרת, אני רק רוצה לספר.

מחירון. המחירון של סיעודי מורכב הוא הרבה יותר גבוה מהמחיר שמשולם בפועל. לא בגלל ההנחות שהמדינה כופה. אלא בגלל הסיפור הזה שנקרא, שדיברה נציגת קופת חולים כללית.

אבל גם לך יש אחריות. איך אמרת?

יש לך אחריות כמשרד גם להגיד עד כה אי אפשר להוריד מזה או אי אפשר לעלות מזה. גם זה, אם כבר אתה מדבר על

לפי חוויית מטופל, לפי השקעת בתי החולים בתוך המחלקות הפנימיות. המודל הזה, כדי שהוא יפעל, הכסף חייב לעבור לבתי החולים דרך משרד הבריאות ולא דרך קופות

החולים ייתנו לחברי קופת החולים שירותים ברמה נאותה, באיכות ובזמינות כמתחייב מהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי". יש פה שינוי מ-"סבירה"

יף של שירותי בריאות המהווים לא יותר ממחצית מחזור ההתחשבנות בין בית החולים לקופת החולים. לעניין זה, מחזור התחשבנות סך כל ההיקף הכספי של

ואני רוצה להגיד לך יושבת ראש הוועדה, שממשלת ישראל הפקירה את בתי החולים שלה. נפלנו, היינו עסוקים בקורונה. היינו עסוקים בלטפל, היינו עסוקים בלתת את המענה.

עמדתם מאחורינו, עודדתם אותנו, באתם לבקר.

אמרתם לנו תנו מענה לתושבי ישראל. עשינו את זה. אסור לכם לתת יד לסעיף הזה. הדבר השני הוא השיטה. מה זה השיטה הזאת של הקאפ? ואני לא רוצה, אני לא אבוא לכאן בשביל להסביר למה הקופות לא בסדר או למה הם נגדנו. אני לא אעשה את זה.

1,500-2,000 רופאים נוספים?

בצדק, בצדק. זה כבר הוסכם, זה כבר דווח. זה שנים מורכבות, רגישות וקריטיות למערכת. איפה התכנית

אני חושב שאת ההנחה.

מי יותר חשוב פה - הקופות או זה, מה שהתווכחו פה.

רוצה לשאול שאלה פשוטה: מדוע מי שנתן 2.1 לקופות,

אני רוצה רק מה שמגיע

אני לא חושב שצריך לעשות את ההשוואה הזאת. אני חושב שצריך לבדוק את הדבר לגופו של מוסד.

אני גם מזכיר בסופו של יום,

מערכת הבריאות במאות ובמיליארדי שקלים.

הם שואלים אותי כבר ישיבה רביעית שואלים אותי שאלות. "מתגלגל, משורשר" וזה. למה שר הבריאות, למה אתה אומר, אתה אמרת.

לא בתי חולים, לא קופות חולים.

אבל כל הדיון הזה זה בתי החולים שיביאו תרומות מהבית. רקפת, למה ההתנגדות? כי זה זהה או שהמספר שלהם יעלה? ההתנגדות היא כי זה יעלה לנו את העלויות

כדי שלא יהיה מצב שבו עד שאין צו זה לא מוחרג ויהיה פה בעיות, אז אנחנו צריכים למצוא איזה שהוא פתרון לטווח הביניים הזה. בסדר? אין לנו בעיה עקרונית עם מה שאמרת. אני מציע שבשנה הראשונה זה יהיה ככה. בשנה הזאת נתקין את הצו ואז זה יימחק או משהו

זה צריך להיכנס לתוך הבסיס של המערכת.

את הסל שאנחנו אמורים להעביר לבתי החולים, חישבו על זה על סמך השנים שקדמו לקורונה.

1. בשנת 2021 יפחת מהתשלום של קופת החולים לבית החולים הציבורי הכללי בעד שירות אשפוז במחלקת קורונה סכום השווה ל-80% מסכום ההפרש החיובי

ואם אנחנו לא מגיעים לרצפה בדיפרנציאלי ואחר הפער מתקזז גם שם.

הם לא רוצים רצפה. לא, זה לא שאנחנו לא רוצים רצפה. זה שאנחנו לא רוצים לשלם גם את הרצפה שלנו וגם במחיר מלא בנוסף את אשפוזי

מפסידים על פנימיות, מפסידים על הקורונה.

גם בשוליים מנסים לבוא ולעקוץ אותנו. אז שיפחיתו מחובת התשלום עבור המחלקות שהפכו להיות מחלקות

אני לא חושבת שזה מינוח נכון. בסוף רצפת הרכש היא גם באה לבטא איזה שהן תשומות בסיסיות שבית החולים מוציא,

לא משנה כמה צריכה תהיה בו. כי בסוף את כוח האדם הוא

סעיף בעייתי שהיה אמור להיות מותאם למציאות בעייתית. כן, בסדר. בהחלט.

הבוסטר הביא, השיג את היעד שלו. כל הכבוד לכל הגורמים. לכל

ואחד הדברים הקשים ביותר זה התשתיות הפסיכיאטריות.

כשאנחנו מדברים, כשאת מדברת עמוס את מדברת על חמישה בחדר או ארבעה בחדר.

כי שם יש מטופלים כרוניים, של הוצאת מטופלים כרוניים ממסגרות בקהילה. וזה מדיניות אחת שרצינו.

בסדר. זה גם לשם אנחנו מרחיבים. השר הציג את זה

אני

דווקא בהקשר הזה חשוב להגיד. תראו,

של הוצאת אנשים ממערכת האשפוז לבריאות הנפש והעברה שלהם

אני מבינה. אני רק אגיד לך שיש בתי חולים אחרים שמנגד עשו

ולא רק זה, הכניסו גם

יש לנו שתי מחלקות בהדסה.

חבל שפרופ' קרייס לא כאן. הם באמת יוצאים דופן בתחומם וזה המודל שהיינו רוצים לראות.

הוראות סימן א' יחולו על שירותי בריאות שרכשה קופת

2020. זה בעצם מסיים את הקאפ הקודם כפי שהיה, את הקאפ הכללי הקודם כפי שהיה באותו חוק. ו-ב(1) מתייחס לפסיכיאטריה.

אתה פתרת את הבעיה של אישור הוועדה. נו?

אני רוצה להסביר שנייה. אני רוצה להסביר שנייה את היתרונות והחסרונות של

תקרת הצריכה ברוטו בשנת 2024 בתוספת שיעור העדכון לאותה שנה. תוספת ריאלית היא תוספת בשיעור של 0.2% מסך

במקום "בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024" יקראו "בכל

שנשארו פתוחים והוועדה רצתה לקבל בהם ככה,

לקבל את הנתונים. או.

מישהו רוצה להתייחס באיזה שהוא משפט למה שנאמר כאן עד עכשיו?

קיי. אז שלי. דיברנו על העניין הזה של הארכת ההסדר. אז יכול להיות שאחד הדברים שאפשר לבקש זה שיציגו את

אם אפשר יהיה לקבל את זה כמה שיותר מהר. ואם אפשר לשים סד זמנים למתי אפשר לעדכן תעריפון או איך.

כולם העלו את זה אחד אחרי השני.

אנחנו מרמים את עצמנו.

איך שהיא הולכת היום זה בועה.

או.

אז אנחנו נשמח, כדי שנוכל לאשר גם את הדברים, בטח

אני יודעת שהם עושים עבודה מאחורי הקלעים על הדבר הזה. אני אשמח לדבר אחד, אמרתי. פשוט כמה לדעתם עולה מערכת הבריאות. כמה המדינה הולכת לתקצב. ואחרי זה אני אחליט אם אני רוצה לחלק.

אם חסר 4 מיליארד, אז אני אחליט ככה: מיליארד קופות החולים יספגו, מיליארד בתי החולים יספגו. ומיליארד התורמים בחוץ לארץ. אבל אני רוצה לדעת על מה אני מדבר. מי סופג מה. תן להם לעבוד. אני נמצא בחלל ריק. אני רוצה לדעת כמה לדעתכם חסר ומה צריך.

קיי. מישהו רוצה להוסיף משהו מבין חברי הכנסת, לסכם? תבורכי על כל העשייה שלך.

אני עושה את עבודתי. אז תודה רבה לכולם. אנחנו ניפגש כאן ביום חמישי בבוקר. תצא הודעה מסודרת. עד אז אנחנו נשב עם כל הגורמים וגם נעדכן אתכם. העדכונים עלינו. הישיבה נעולה, תודה. השם עמכם. הישיבה ננעלה בשעה 19:07.